אני מתכבד לפתוח את הישיבה של הוועדה המשותפת, ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה,

זה השם המלא בדיון בהתאם לסעיף 5 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג 2003. נדון היום בהארכת תוקף החוק בצו באישור של הכנסת עד ה-16 ביוני 2021, וזאת על פי בקשת הממשלה, על פי החלטת הממשלה מיום 6 במאי השנה. אני רק רוצה להזכיר לחברים ולמי שצופה בנו שהחוק מגביל את הוראת השעה, המגבילה את שיקול הדעת של שר הפנים ליתן אזרחות ורישיונות ישיבה בישראל במקרים של איחוד משפחות עם תושבי - - - מה הוא עושה?

מגביל את שיקול הדעת. זאת מילה עדינה מאוד. אוסר.

בוא נדבר תכלס. כשאתה מציג את זה - - - אשמח לתת לך זכות דיבור על פי סדר הדברים, ואשמח לוודא שלא יפריעו. ואני אשמח שתוודא שגם אתה לא תפריע לאחרים.

החוק מגביל את שיקול דעת שר הפנים לתת אזרחות ורישיונות ישיבה בישראל במקרים של איחוד משפחות עם תושבי אזור יהודה ושומרון, חבל עזה,

לבנון, סוריה ועיראק, לאנשים, כפי שהוגדרו גם בדיונים משפטיים, בעתירות לבג"ץ, ללא זיקה למדינה או שהייתי מוסיף, לעיתים עם זיקה עוינת למדינת ישראל. על פי החלטת הממשלה כאמור מה-6 ביוני יש צורך להאריך את תוקף החוק, וזאת על בסיס חוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון כפי שהוצגה לממשלה. יש לחוק חריגים וסייגים.

נקבל מספרים כמה התחתנו עם מעיראק ומאיראן? נראה. יש לחוק חריגים וסייגים לגבי בני זוג תושבי אזור יהודה ושומרון מגיל 35 ומעלה או תושבת שמלאו לה 25 ומעלה, וכן היתרים לגבי ילדים עד גיל 14, והסדרים נוספים לילדים או לצעירים מגיל 14 עד 18, וכן במקרים הומניטריים מיוחדים. ככלל, אנחנו דנים בהתנגשות בין שני עקרונות יסוד. עיקרון המעוגן במסגרת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, את הזכות להקים משפחה, מול עיקרון יסוד של הזכות לחיים ולביטחון של אזרחים החשופים לטרור בשל אפשרויות שבשנים האחרונות ראינו שהן אפשרויות מוכחות שחוזרות ונשנות של הסתייעות באותם בני משפחה שמנצלים חופש תנועה לביצוע פיגועי טרור.

להוראת השעה תכלית ביטחונית, ועל הוועדה להשתכנע שהנסיבות הביטחוניות מצדיקות את המשך הארכת תוקפו, או כפי שנדמה לי ציטט או קבע זאת השופט מלצר בדיון בבג"ץ: מוטב להישמר מאשר להצטער. אציין שבין השנים 2015 ל-2019 על פי הנתונים שהוצגו בפנינו - - אחרי המשפט הזה גם לא צריך דיון. - - היו 88 אנשים שמעורבים בטרור, שהם שוהים בארץ בשל איחוד משפחות או שהם דור שני, ילדים של מאוחדי משפחות. אציין דבר נוסף, למיטב ידיעתי אין תופעה שכיחה של איחוד משפחות כאשר מימוש זכות המשפחה מתממשת בצד השני של הגבול. התופעה כאמור דנה בשיקול של הקמת משפחה, אבל ככל הנראה יש נטייה מאוד ברורה לקיים את אותו עיקרון של איחוד משפחה דווקא מישראל על פי היקף הבקשות, ויתכן שיש בדברים שיקולים נוספים. בית המשפט נתן דעתו שהזכות החוקתית לחיי משפחה איננה משתרעת כדי מימוש הזכות בישראל דווקא, וזה פחות או יותר גדר הדיון העומד בפנינו. אבקש ראשית מאנשי משרד הפנים, חגית צור, בזום? לפני זה, אדוני היושב-ראש, הצעה לסדר. אסיים את סבב הדוברים ואשמע אותך, בסדר?

לא, לפני הדוברים. אני לא נותן זכות דיבור, אני רק מספר או מגדיר את גדר הדיון. נשמע קודם ממשרד הפנים את חגית צור ונעמה פלאי, לאחר מכן את נציגי משרד ראש הממשלה עורך דין ש' מהיועץ המשפטי לממשלה, ויערה קדם ממחלקת המחקר, לאחר מכן אבקש התייחסות ממשרד המשפטים אביטל שטרנברג ראש תחום ייעוץ, והדר אפטרמן, וממשרד הביטחון רב סרן ענבל ממן ראש מדור תיאום אזרחי במתפ"ש, לאחר מכן אבקש השתתפות של המוזמנים: עאליה זועבי ממרכז מוסאוא; עורכת דין סאוסן זהר ממרכז עדאלה; ומהמוקד להגנת הפרט עורך דין דניאל שנהר, ולאחר מכן תהיה התייחסות של חברי הכנסת. בבקשה, רצית להתייחס,

אדוני היושב-ראש, ההקדמה שלך למעשה כמעט הייתי אומר שמייתרת את הדיון,

קבעת שמדובר בתכלית ביטחונית ונתת מספרים. למעשה לפי מה שאתה אומר לא צריך לקיים שום דיון.

בוא נצביע ונלך הביתה. עדיף - - - אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, ואת היועץ המשפטי של הוועדה, קיבלנו כאן את בקשת הממשלה, ובבקשה כתוב "החלטה מס' 5053 מיום 6 במאי 2020", ו"בהתאם לסעיף 3ד לחוק, ועל בסיס חוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון המוסמכים". אז אני חושב שמאחר שאמרת שהתכלית של כל החוק הזה היא תכלית ביטחונית, אנחנו זכאים, ואנחנו מבקשים ועומדים על זה, לקבל את חוות הדעת הזאת של גורמי הביטחון על מנת שנוכל גם לחקור אותם, ואני מבקש לחקור אותם. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה יו"ר חדש, עוד מעט תיבחר כיו"ר חדש לוועדת החוץ והביטחון, אבל יושב כאן היושב-ראש הקודם של הוועדה חבר הכנסת אבי דיכטר, שבזמנו בכנסת העשרים קיימנו דיון על ההארכה, והגיעו נציגי השב"כ לפה לוועדה ושמענו אותם ושאלנו אותם שאלות.

אם כל העניין הזה הוא רק למראית עין כאילו לקיים דיון אז חבל על הזמן. אני שואל אותך, חוות הדעת העדכנית נמצאת בפנינו?

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, נשמע את נציגי משרד ראש הממשלה. חילקנו אותה. חילקנו גם את מצע הנתונים, הוא מוצג בפני חברי הוועדה. לא קיבלנו כלום, לכן אני שואל. תכף נראה מה קורה. קראנו את כל החומר, כדרכנו.

נציג את הדברים בהתאם לצורך. משרד ראש הממשלה. לא קיבלנו את החומר, איך נדון בו?

ללמוד את הנתונים,

אני לא יכול לשמוע ולשאול את נציגת משרד הפנים או את נציגי משרד ראש הממשלה כאשר אין בידינו את הנתונים.

הנתונים נשלחו כבר אתמול. לא קיבלנו שום

אנחנו חברי ועדה לא קיבלנו כלום, מישהו קיבל? מרב, קיבלת? אני לא, אבל אני לא חברת ועדה. אני חבר ועדה, לא קיבלתי כלום. קיבלתי רק מסמך ואת החומר שהצגתי. הנתונים לא נשלחו, אבל הם מחולקים. מחולקים ברגע זה.

באמת. אדוני היושב-ראש, הרי בשביל שיהיה באמת דיון יש

קודם כול בוקר טוב, אני רוצה להצטרף לדבריו של חברי אוסאמה לגבי העניין של הנתונים כדי שבאמת יהיה דיון. אם יש פה החלטה, פשוט זה לא מכובד שהיא תהיה למראית עין. אני בעד לקרוא לילד בשמו, החוק הזה הוא חוק גזעני. וההתייחסות היא - - - חבר הכנסת אבו שחאדה. אני מבקש להסביר את עצמי. בבקשה, אתן לך להסביר את עצמך. אני מבקש קודם לשמוע את גורמי המקצוע ולאחר מכן לפתוח את זה לדיון. אדוני, יש לך הערה לסדר? שמעתי את ההערה לסדר של חבר הכנסת סעדי באשר לנתונים. זאת הערה מקדימה לדיון. הדיון הוא חשוב, פתוח, הוא איננו דיון שמסקנתו ברורה. הוועדה צריכה לקבל החלטה. הצגתי את הדברים ואת מסגרת הדיון. אני מניח שהוא גם מבוסס על נתונים שלא קיבלנו. אבקש, חבר הכנסת אבו שחאדה, לשמור את דבריך, אשמע אותם.

- - - אני מבקש מעורכת דין נעמה פלאי מהלשכה המשפטית להציג קודם את הדברים, את הצו ואת הבקשה. בוקר טוב, אני חושבת שהדברים הוצגו בהרחבה על ידי כבוד יו"ר הוועדה. אציג מאוד בקצרה את הדברים. בעצם באמת מדובר בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), שנחקק בשנת 2003. במהלך השנים הוכנסו בחוק תיקונים, חריגים, הרחבות לחריגים. חלק מהחריגים, יו"ר הוועדה עמד עליהם, הוכנסו בחוק עצמו, הנושא של גיל 35-25, הנושא של הקטינים, הוועדה ההומניטרית שהוקמה שמייעצת לשר הפנים. וחלק מהחריגים הוכנסו גם במסגרת החלטות מחוץ לחוק, החלטות שקיבל שר הפנים והחלטות נוספות, כמו למשל מתן היתרי שהייה והארכת רישיונות ישיבה פעם בשנתיים. ובשנת 2016 נעשה שדרוג לקרוב ל-1,600 תושבי האזור שמעמדם השתנה מהיתר שהייה לרישיון ישיבת ארעי בישראל, שמשמעותו מתן זכויות סוציאליות על רקע העובדה שבקשתם הוגשה עוד לפני סוף שנת 2003, ובכך בעצם נקבעו עוד הקלות בחוק. זאת אומרת שהחוק הזה, שבסיסו הוא בסיס ביטחוני כפי שציין יו"ר הוועדה, נבחן משנה לשנה כל שנה מחדש. וההיבטים הביטחוניים שלו וההקלות שמתקבלות מתקבלות אגב העובדה שמדובר באוכלוסיות שהן בעלות סיכון ביטחוני מופחת, או הקלות שניתנות על רקע זה שאין סיכון ביטחוני והן מתבצעות אחת לשנה בבדיקה עתית. ומעת לעת ניתנות הקלות נוספות הן בתוך החוק,

הקלה נוספת שנקבעה, שגם היא בבסיסה מתייחסת לנושא הביטחוני, זאת העובדה שהותקנו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי, שקובעות שמי שמעמדו לא משודרג בעקבות הוראת השעה, והוא לא מקבל רישיון לישיבת ארעי, יכול לקבל ביטוח בריאות ממלכתי בתנאים מסוימים על רקע זה שבסיס החוק הוא ביטחוני. ולכן בהיבטים הבריאותיים ניתנים מענים נוספים לאוכלוסייה בהיבטים הבריאותיים.

כפי שיו"ר הוועדה ציין, נידון פעמיים בבית המשפט העליון בעתירות חוקתיות ב-2006 וב-2012. העמדה החוקתית התקבלה, וגם אפשר לומר שיחסית לאחרונה, באוקטובר 2017, ניתנו החלטות בעתירות נוספות שהתייחסו להחלטה של שר הפנים לשדרג מעמד, ובעצם קבעו שבבסיס הביטחוני של החוק לא חל שינוי משמעותי, ואין מקום לבחון שוב את הנושא החוקתי. זה אגב עתירות שדנו בנושא של שדרוג אוכלוסיות שהגישו בקשתן בעבר. חוות הדעת הביטחונית הועברה לשר, השר בחן אותה, על בסיסה החליטה הממשלה להאריך את הוראת השעה ולהביא אותה לאישור הכנסת. ולכן בעצם אנחנו נמצאים היום בפני הוועדה כדי להציג את הוראת השעה ולקבל את אישור הוועדה לכך. שינויים בחוק לא נעשו מאז 2007. מה שאת מדברת עליו אלו החלטות מינהליות - - - רגע, חברת הכנסת. אבל נאמר פה על ידי גברתי שכל שנה החוק נשקל ונבחן מחדש בטרם הוא

אבל בפועל המציאות היא שמאז 2007 לא נעשה שינוי בחוק עצמו והוא לא תוקן. את מדברת על כל מיני היתרים שניתנו או על ביקורת שיפוטית שיכולה להתקיים, על החלטות או הקלות במסגרת החוק, אבל החוק בלשונו לא תוקן ולא שונה מאז 2007. חברת הכנסת רצתה רק לוודא שאותה בחינה שנעשית מדי שנה היא איננה בחזקת תיקונים או שינויים של החוק, שכן החוק לא שונה משנת 2007. חברת הכנסת רצתה לשאול מה משמעות הבחינה מחדש אם לא נעשו שום שינויים בחוק מאז 2007. מה משמעות הבחינה מחדש כאשר לא נעשו שינויים בחוק מאז 2007? משמעות

בקשות שמוגשות זה סדר גודל של 800 בקשות מדי שנה עבור תושבי האזור.

תשובה מחגית וייס מנהלת הלשכה במזרח ירושלים.

אכבה את המיקרופון והיא תצטרף. אגב, לפי הנתונים שנמסרו לי,

הילדים שלהם מקבלים רישיונות לישיבת ארעי ורישיונות לישיבת קבע. אני מצטער, היא ענתה לך שמדובר בבתי אב. אדוני, כמה אתה מנחש שיש מאחורי בתי האב האלה? או שזה לא חשוב לדעת, צריך לנחש. יש לי שאלה אחרת, כמה בקשות של איחוד משפחות מימשו את זה בעצם באזור עצמו ולא במדינת

600 בקשות שלמעשה הוגשו לפני החוק, לפני 2003. הייתי בישיבות האלה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הוועדה, הבקשות האלה הוגשו לפני חקיקת

מ-22,000 - - - האנשים מבקשים איחוד משפחות כדי לעבוד ולהתאזרח ולקבל את זכויותיהם כאזרחים. חבר הכנסת אבו שחאדה, אכן, אנחנו מדברים

שהיא בבסיס חוות הדעת כפי שהוגשה לממשלה, ובגינה הממשלה מבקשת להאריך את הצו. בבקשה, נציג משרד ראש הממשלה. - - - אם היה מדובר באזרחים יהודים היינו מקבלים את אותה שפה,

לא, לא היינו - - - אני מניח שלא,

נסתפק בשמיעה, נדמיין את דמותך.

נסתפק. אכן, ישראל מאותגרת בצורכי ביטחון,

זו שכונה קשה כאן.

זה שב"כ. גם שב"כ הוא צורך, דיברנו על הזכות

כשעיקר הטיעון שלנו זאת הזיקה שאנחנו מזהים, גם הערכית וגם זהותית שלהם.

אני אשמח לשמוע כמה אחמ"שים התבקשו מאיראן ומעיראק, כי ראינו שגם איראן ועיראק מופיעות פה. כמה התחתנו עם אנשים מאיראן ומעיראק וביקשו איחוד משפחות וכמה עם אנשים מסוריה ומלבנון? שנבין על מה מדובר. לי אין את הנתון הזה, אולי יש למשרד הפנים. למשרד הפנים,

נשמע גם חלוקה של משת"פים ולא משת"פים? שנבין על מה בדיוק מדובר.

הם נותנים לנו נתונים, אני מבקש להבין. הוא אומר דברים דרמטיים, חשוב להקשיב להם. חבר הכנסת אבו שחאדה, תאפשר

הנתונים של מי שאתם מכנים דור ב',

כמה מהם הם אזרחי ישראל?

כמה מהם אזרחי מדינת ישראל?

כולם? כל מי שנקרא אצלכם דור ב' הם אזרחי מדינת ישראל? כולם. כלומר, אף אחד לא נכנס לכאן מתוקף החוק בכלל.

במקום ישיבתו או תושבותו,

לא זה שהוא אזרח ישראל, בהינתן שיש היתר כניסה לישראל. מה שמציג כאן נציג משרד ראש הממשלה, שהמעורבים בפיגועי

לך תדע. בוא נדבר על מושכלות יסוד,

אנחנו בעיצומו של סכסוך אתני. הקונפליקט שבו אנחנו דנים הוא כמו שאמרתי מימוש זכות למשפחה דווקא בישראל במקרה שבו אחד מבני הזוג מגיע

ברור. אבל ישנם מקרים אחרים, אני מניח שהשב"כ עוד מעט יפרט. אבל מאחר שהיום זה ה-1 ביוני, יום הפיגוע בדולפינריום ב-2001,

המחבל שהסיע את המתאבד קיבל תושבות קבע בישראל. הרי החוק הזה ב-2003 לא נולד יש

זאת אומרת שהאיום צפוי לגדול. האם יצליחו לסכל את הפיגועים או לא, זו כבר סדרה אחרת. אחת הטכניקות לסכל פיגועים זה בדיוק החוק הזה שאנחנו דנים בו עכשיו. - - - זה מסכל פיגועים אולי מהיותר

- - אז תעשה - - - ותפסיקו את הכיבוש. חבר הכנסת דיכטר, תודה. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה. זה הפתרון. הפתרון - - - חבר הכנסת אבו שחאדה, סליחה. סליחה, יש את הסוגיה שהעליתי.

אדוני היושב-ראש, אני אשמח

אנחנו עובדים בצמוד לרשות האוכלוסין,

פשוט מתפ"ש הוא המוציא לפועל של המדיניות, אבל אין לנו עמדה בנושא. תודה רבה. אני רוצה לעבור ברשותכם לאורחים או לנציגי הארגונים, בבקשה, עאליה זועבי אני מקווה שביטאתי נכון את השם, לפחות את השם הפרטי,

איך אתם קובעים שבן אדם הינו סיכון ביטחוני? איפה הנתונים האלה? 30,000 משפחות ערביות סובלות, מוגבלות בתנועתן, לא יכולים להתקבל לעבודה, רמת העוני בחברה הערבית הולכת ועולה, אימהות לא ראו את הילדים שלהם שנים בגלל החוק

את נייר העמדה שלנו, שבו אנחנו מביאים את הדברים של השופטים גם מהרוב וגם מהמיעוט, והקביעות שלהם מראות שהעתירות נדחו בגלל שהחוק היה זמני ולא בגלל הפרינציפ או העיקרון שעמד, ושביקשו לאשר

תרבותי, משפחתי, כלכלי עם התושבים בגדה.

שוב פעם, אני רוצה להדגיש נתון מאוד מאוד חשוב. הנתונים שהועברו היום על ידי לשכת מרשם האוכלוסין רק מחזקים שחייבים לעבור לבדיקה פרטנית, ושהחוק הזה חייב

אפשר להכניס חריגים לחוק הוראת השעה?

החוק? אנחנו כרגע מנהלים הליך בבית משפט,

כפי שעולה מפסקי דין שניתנו

מטרת הקמת הוועדה שיזמתי ומטרת הדיון הייתה לבחון את הדברים לגופם ולראות אם הקריטריונים רלוונטיים והאם אפשר לשנות אותם. גם מי שסבור שאין מנוס מבחינה ביטחונית וחייבים את

יושב-ראש ועדת הכנסת ובאמת הבין את הצורך בוועדה המטרה

אז בוא נתחיל למנוע זיווגים שייוולדו מהם אנשים שיהיו מעורבים בפשע אלים, שירצחו את הנשים שלהם, שילכו לפגוע באנשים אחרים. אבל זה לא עניין הזיווג. זה מה שאמר חבר הכנסת

זה שאומרים את המילה איום, ביטחוני, וכו' זה לא מצדיק. אבל, אדוני היושב-ראש, הדברים שאמרתי, חבר הכנסת

בין 14 ל-18 זה הסדר לא מספק.

אותו הכרח ביטחוני, שכפי שאמרת, האם קיים כן או לא,

על זכויות שהם בואו נבהיר את הדברים לא פחות מהותיות, חשובות, אל מול אותן

מה הקשר?

ולכולם יש זכות להתמודד אל מול מטח הירי של טילים - - אבל מה הקשר? - - - - - אל מול צרור היריות,

לכולם יש את זכות החיים.

מסוכן לבני אדם. כיבוש זה גם דבר מסוכן לבני

גם כולנו פה בעד זכויות וזכות חיים לכולם בלי הבדל, אבל כשזה מגיע לערבי ולפלסטיני אתם פתאום נאלמים דום.

כשאתמול הוצא להורג איאד אל-חלאק לא שמענו אף אחד מכם קם וצועק. וכשאנחנו מדברים

אישור קבוע כאשר במשך 20 שנה אין אף אחד מהם שהסתבך עם עבירה כלשהי,

אתם מדברים על הקלות? אז

נכון.

וואלה, אני חדש, אני יודע להגיד צביקה, מלכיאלי. חבר הכנסת אבו שחאדה, אני גם את אבו שחאדה יודע, אך ווליד טאהא היה נדמה כאילו יש קושי. בבקשה, אדוני, תדבר.

מכירים שהיה כיבוש של מדינת ישראל של השטחים ב-1967, ומזרח ירושלים שהחבר'ה דיברו על המון מקרים של עושק משפחות, גם אדמה כבושה.

חבר הכנסת טאהא, דקה אחרונה, בבקשה, ואני ממליץ להיכנס לסיכום. לא, דיברת מחצית מהזמן שלי. אני מבקש להתחיל לסכם. אז תוסיף לי עוד שתי דקות. בבקשה. זה מזכיר

את אותן תקנות כל שנה מחדשים, אתה יודע כמה זמן? לא הרבה. חבר הכנסת טאהא, אני מבין שסיימת.

ואז צו השעה הזה שאמור לחלוף מהעולם יכול ללוות את ישראל לעוד לא יודע כמה שנים,

תודה רבה. צריך להגיד את האמת. וגם אתה

חבר הכנסת אבו שחאדה, אני מבקש, הבנו, הערתך נשמעה.

- - - סמי אבו שחאדה.

סמי אבו

בוא נעשה את זה בטור, אני אגמור לדבר,

צחקנו.

בניגוד לחברי הכנסת הערבים, אני מתייחס

לנשיא הרשות הפלסטינית. וכשהוא אומר,

אלא כשהוא אומר בוועידה המרכזית של אש"ף,

אני מתכוון, או אני מבטל את הסכם השלום

נגזר מהעובדה הזו שהרשות הפלסטינית הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה בין מנגנוני הביטחון. ועכשיו אני שואל את עצמי מה המשמעות של להמשיך - - הנה,

ולצערי, כל עוד האיומים לא רק שנמשכים אלא אפילו מתגברים, ובין היתר לאור הדברים שאמרתי, אני ממליץ לוועדה להאריך את זה בשנה, ולשקול האם לא נכון יהיה להמיר את הוראת השעה בתיקון לחוק קבוע רגיל בישראל.

תודה רבה. ברשותכם, אני רוצה לעבור להצבעה. אני מבקש שיקריאו את הצו.

יש את עורך דין לוסטיגמן מהארגון לזכויות שבמבקש להגיד כמה דברים. אני מתנצל, לא ראיתי, אין לי שום מסמך של עורך

תם זמננו, אני בטוח שייצגתם את דבריו נאמנה. אני מבקש לעבור להצבעה. אני מבקש להקריא את הצו. בבקשה. "צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) הארכת תוקף החוק,

החוק יוארך עד יום ו' בתמוז התשפ"א (16 ביוני 2021)."

להזכירכם, מדובר בהמלצה למליאה, כאשר המליאה היום תדון בהארכת הצו.

אבל יש את הבחירה שלך, אז מתי זה יהיה? הבחירה ב-10:20. אז בלי קשר לרוויזיה. יש לי ישיבה אחרת. אז ב-10:55? ב-10:45 זה מצוין. לא נספיק.

ב-10:55. אורנה, מישהו אחר מיש עתיד יכול לבוא.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:08 ונתחדשה בשעה 10:55.) אני פותח את הישיבה.

בהתאם לבקשת הרוויזיה של חבר הכנסת אבו שחאדה,

אוסאמה סעדי ביקש רוויזיה.

אולי הוא הלך לאיפה שהיינו.